אני פותחת את ישיבת ועדת העבודה והרווחה.

הצעת חוק המסייעים לנטרול תוצאות אסון צ'רנוביץ (תיקון מס' 2)

של חברי הכנסת יבגני סובה,

חבר הכנסת יוסף שיין, חברת הכנסת לימור מגן תלם וחברת הכנסת אלינה ברדץ' יאלוב,. הכנה

בשביל לא לעכב את הדבר הזה ולא לגרום לאנשים

החלטנו בשלב זה לא להכניס את הדברים האלה לחוק ולהסתפק רק בנושא התקציבי ובכך לענות במה שאנחנו יכולים.

יבין שזה לטובתו, שכדאי לתת טיפה יותר כדי לחזק את אלה שחוו את הטלטלה הזאת.

שאם היה צריך לתת להם גם 100,000 שקלים בחודש היית עושה את

יש איזה גבול מסוים למענק שנתי. לכן הסכום של 7,000 זה סכום שאנחנו מעלים למה שאנחנו יכולים. אחרי סיג ושיח עם האוצר. אני רוצה להגיד עוד משהו. לכל סעיף תקציבי חייב להיות מקור

אחריות לפי סעיף 7 לחוק על בית החולים כרמל אולם לאחר זמן נקבע שאין צורך בטיפול ובמעקב רפואי מיוחד על המנטרלים לכל אחד מעבר לקיים.

לגבי חוק זכאות לסיוע בדיור, משרד הבינוי והשיכון הוא

רק הסברתי לך את התקנות. בסדר, אני מאוד מודה לך. כשאתה מסביר לי, אני מתחיל לפחד. שכחת שאני גם סגן יושב-ראש הכנסת. ניגש להצבעה על ההסתייגויות. קודם נקריא את

מאז תחילתו של החוק אנחנו משלמים מידי שנה את המענק החד שנתי בחודש אוגוסט. מכיוון שבעצם קבלת החוק בפעם הראשונה,

כן. אנחנו לא נשלם את התוספת בנפרד. אנחנו נשלם בחודש אוגוסט. נסתפק בתשובה הזאת.